מתחילים את ישיבת ועדת הכלכלה בזמן הפגרה בסוגיות הדחופות והבוערות. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות, לפי מה שיפורט כאן בהמשך. כמו תמיד, בוועדה שלנו הזמן קצר והמלאכה מרובה, והפועלים לא עצלים, אבל פשוט אין לנו זמן. מי שידבר קצר ולעניין יזכרו את מה שהוא אמר, מי שיפטפט כנראה ישכחו אותו. אז תשתדלו להיות קצרים ומדויקים. נתחיל עם עורכת דין רננה שחר מרשות התעופה האזרחית, שתציג את התקנות, בבקשה. תודה.

אני מקווה שטל פוקס תגיע

אדוני, זה תיקון מס' 25, יש בו שלושה דברים עיקריים: 1, הארכת תוקף של התקנות עד ה-20 בספטמבר; 2. תיקונים משפטיים מסוימים על פי בקשת הייעוץ המשפטי לוועדה בעקבות תיקון 24 שעשינו; 3. הוראת שעה על אוקראינה, שנועדה לטפל בכול החששות של יבוא תחלואה מאומן ממש עכשיו. הינה טל פה לידינו.

אומר שכל מי שיוצא לאוקראינה בשבוע שבין ה-29 באוגוסט עד ה-6 בספטמבר, אלו בעצם שמונה ימים לפני ראש השנה, עד ערב ראש השנה, יצטרך לעשות בדיקה, שבוצעה עד 72 שעות לפני הטיסה,

זה שונה מהמצב הרגיל, שבו באופן כללי מי שנדרש לבצע בדיקה לפני יציאה מישראל זה רק מי שאינו מחלים ואינו מחוסן. זה העיקר. החובה הזאת להציג את הבדיקה השלילית - - - רגע, תני לנו להבין. אגב, לא מזמן טסתי במשלחת, וכן עשינו בדיקה לפני למרות שהיינו מחוסנים. יש את השאלה של מה שדורשת מדינת היעד ואת השאלה של מה שדורשת מדינת ישראל. יש מדינות שדורשות מכולם להיבדק, יש מדינות שדורשות כתנאי כניסה אליהן רק ממי שלא מחוסן ולא מחלים להיבדק, יש מדינות שבכלל לא דורשות כלום. ולכן במקרה המיוחד הזה אנחנו מבקשים בדיקה מכולם. נכון, מצידינו. יש לזה רציונל? כמובן שיש רציונל. את הרציונל יציג אשר סלמון שאמור להיות בזום. הרציונל והתקנה צריכים להיות במקביל, לא בדירוג. קודם למה עושים, אחרי זה מה עושים.

זאת אומרת שזאת או החלטה של מדינת היעד או החלטה שלנו. זה יכול להיות גם וגם?

גם וגם. אתה חייב בחובות גם של מדינת ישראל וגם של מדינת היעד. כאן מדינת היעד, למיטב ידיעתנו, לא מחייבת את מי שאינו מחוסן ואינו מחלים. אז זאת בעצם החלטה של החמרה שלנו. נכון, אבל אנחנו מחליטים את ההחלטה שלנו. ההסבר הוא הסבר בריאותי למדינת ישראל, בסופו של דבר. אני יכולה להמשיך להסביר. לא הבנתי. מה זה הסבר בריאותי? זה משהו מיוחד לטסים לאומן. לטסים לאוקראינה בתקופה הזאת. אבל זה נובע מאומן, בואו, אנחנו לא מכבסת מילים. כן, אנחנו לא אומרים משהו אחר. מה הסיבה שאנחנו עושים את זה ובאופן הזה? מה הרציונל הבריאותי או האחר? באופן כללי הרציונל הוא התקהלות המונית מאוד גדולה שצפויה שם עם אנשים מכל העולם, וכמויות מאוד גדולות של אנשים למשך שעות ארוכות של צפיפות, של אכילה משותפת, תפילה משותפת. מובן. זה בעצם מקום שיכול להדביק, והוא מרוכז, ובזמן קצר,

והחשש הוא שאם יצאו חולים מכאן הם חוזרים תוך זמן יחסית קצר. הם ידביקו שם הדבקות מאוד מאוד גדולות הרבה מאוד אנשים, ויחזרו לכאן כמויות גדולות של חולים.

על ידי הבדיקה למנוע מראש את האפשרות להדבקה. לצמצם אותה. זה לא ימנע ב-100%, אבל המטרה לצמצם אותה. נמשיך, טל. התיקון מדבר מצד אחד על החובה של הנוסע, ומהצד השני על החובה של המפעיל האווירי לבדוק את הבדיקה השלילית שבוצעה בזמן הרלוונטי. עוד אפשרות לעלות לטיסה תהיה אישור מוועדת חריגים. לוועדת החריגים יש עילה אחת שקבועה פה למתן אישורים. העילה היא אדם שהחלים, אנחנו קוראים לזה "מחלים טרי", שהחלים בתקופה האחרונה. יש לו בעצם PCR חיובי, החלמה כזאת שאנחנו יודעים בדיוק את המועד של התחלואה. בשלושה חודשים שלאחר מכן הוא יכול לצאת חיובי ב-PCR שלו למרות שמבחינה קלינית הוא לא חולה, ולכן תהיה אפשרות לפטור את האנשים האלה עם PCR חיובי. את אומרת שמחלימים טריים הם הכי פחות מדבקים לעומת מחלימים ותיקים? לא, את זה לא אמרתי. אז למה מחלים טרי? באופן כללי יש משמעות להתרחקות מזמן ההחלמה. בקרבה לזמן ההחלמה יש ביטחון גדול יותר. אבל העיקר פה הוא שאם יצא להם PCR חיובי בתקופה הזאת זה לא מעיד על זה שהם חולים. ולכן הכלי הזה של PCR חיובי או שלילי לא בהכרח מעיד על תחלואה בתקופה הזאת. ולכן יש אפשרות לפנות לוועדת חריגים ולבקש את הפטור הזה. יש כלי או תעודה ברורה שהם מחלימים? מסמך, הייתי בבית חולים?

יש אישור החלמה ממשרד הבריאות. יש אישור כזה?

והם פונים לוועדה, שמשרד הבריאות חבר בה, והוא יכול לבדוק את כל הנתונים האלה. ולכן באמת הוא לא מציג את זה לחברת התעופה, כי אנחנו רוצים לוודא שאלה נתונים נכונים, שהוא אכן החלים במערכת. אנחנו רואים גם את ה-PCR החיובי, אנחנו גם רואים את אישור ההחלמה. אנחנו יכולים לוודא שבאמת מדובר באדם כזה. אנחנו גם מבקשים ממנו להצהיר שאין לו תסמינים. לכן זה נעשה בצורה הזאת.

כבוד היועץ המשפטי. רציתי לשאול לגבי ההסבר שהצגת על ועדת החריגים. להבנתי לא מדובר על חריג. זה לא חריג. את בעצם אומרת שוועדת החריגים משמשת כאן כאיזשהו גוף, גורם שבודק את אישור ההחלמה. ועדת החריגים לפי התקנות כוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה והמנכ"לים של משרדי הבריאות והחוץ או נציגיהם. מה הרלוונטיות של הפורום הזה לבדיקת אישור החלמה? כאשר לא מדובר בכלל בחריג. אם אני מבין, הם אומרים שכולם ייבדקו, יש מקרים מיוחדים שלא יחויבו. בינתיים שמענו על אחד מהם, אולי יש אחרים, אחד מהם זה אדם מחלים. אבל לא מדובר על מקרה מיוחד, כי בעצם כשמדברים על ועדת חריגים, גם בתקנות עצמן, מדובר על ועדה שבודקת שיש איזשהו צורך הומניטרי או אישי מיוחד או קושי של היעדר נגישות לבדיקות קורונה במדינת היעד וכו', ואז ועדת החריגים מפעילה את הסמכות שלה בתקנה 30 לתקנות העיקריות. אבל כאן אתם בעצם הופכים אותה לגורם שבודק פשוט את אישורי ההחלמה. בואו ננסח את זה כך, יש בדיקות ויש החרגה של מקרה מסוים. פה זה אומנם טכני, שאכן יראה לוועדה שיש לו את האישור הזה,

אני שואל כדי שיציגו לוועדה מה המקום של ועדת החריגים.

אלא כלל מסוים שהוא חריג לאנשים שמחלימים. האם משרד הבריאות הוא לא גורם מספיק כדי לבדוק את הדבר הזה? למה צריך את כל הוועדה הזאת? האם חברת התעופה היא לא גורם מספיק?

מדובר כאן על אישור החלמה שמשרד הבריאות מנפיק,

לא, זה לא רק אישור החלמה. אנחנו רוצים לוודא. זה לא כל אישור החלמה.

אישורי החלמה שניתנים על בסיס בדיקה סרולוגית, ולכן לא עם כל אישור החלמה אפשר לצאת.

אתה לא צריך את כל חברי הוועדה הזאת, אבל אתה רוצה עוד עין שבודקת מקרים פרטניים, ולא שהוא מציג לדיילת את אישור ההחלמה שלו. אבל גם מעבר לזה זה לא כל אישור החלמה, חשוב לציין. זה אישור החלמה שניתן על בסיס PCR חיובי. יש אישורי החלמה שניתנים בישראל לא על בסיס PCR חיובי, אלא על בסיס בדיקה סרולוגית. אז בעצם העניין פה הוא בריאותי. כן. אשר, תן לנו רציונל להגבלות המיוחדות שאנחנו מגבילים את הטסים לאוקראינה. בהחלט, אבהיר את הדברים.

מתנצל, הייתי בחיתוך מצב עם ראש הממשלה. אתה צודק, ראש הממשלה זה יותר חשוב, אבל הכנסת היא הריבון לפעמים. אני יודע, יש לי כבוד אדיר לכנסת,

חברת הכנסת לימור מגן, בבקשה. שאלה לטל. הרציונל לגבי המחלימים, אני רוצה לחדד ולהבין. את אומרת שבעצם מי שמחלים טרי יכול לקבל פטור מלהביא אישור, שהוא לא צריך חיסון בגלל שה-PCR תסבירי לי את הרציונל. פטור מ-PCR שלילי. זה לא קשור לחיסון. תסבירי לי שוב דווקא את הרציונל של ועדת חריגים. את ההסדר אני יכולה להסביר. דווקא את הרציונל אני חושבת שד"ר אשר סלמון יוכל להסביר יותר טוב ממני. ההסדר הוא שאתה יכול להגיש בקשה לוועדת חריגים, להגיד לה: הינה, אני עומד בתנאים האלה,

יש לי אישור החלמה. אישור ההחלמה הזה הוא לא על בסיס בדיקה סרולוגית, הוא על בסיס PCR חיובי. ואז אני לא צריך בדיקה. ולקבל אישור ממנה שהוא יכול לעלות לטיסה בלי בדיקה. ואז בעצם לחברת התעופה אתה תציג או את האישור הזה שקיבלת מוועדת החריגים או את ה-PCR השלילי. כל אדם יציג אחד משני הדברים האלה לחברת התעופה.

תודה רבה. נמשיך. אשר, תן לנו רציונל לתקנות האלה, ואחרי זה תפרטו אותם כמו שעשיתם. הסיפור מאוד ברור. הרציונל קודם כל לביצוע בדיקות באוכלוסייה הזו נובע מהעובדה שבאמת אנשים יוצאים לשלושה-ארבעה ימים של התקהלות, תפילה, ואירועים מאוד צפופים עם מעט מאוד יכולת מעבר לכך לייצר ריחוק חברתי או תנאים של תו ירוק. ולכן, מתוך מה שראינו בעבר בשורה של אירועים, יש בהחלט מצב שבו אנשים חולים, גם אסימפטומטיים, יוצאים מהארץ, נמצאים בהתקהלות גדולה, מדביקים הרבה מאוד ישראלים באותה התקהלות, והישראלים חוזרים חולים. לא כי הם נדבקו ממקומיים, אלא כי הם נדבקו אחד מהשני או מחולה שהגיע לארץ.

אני כבר יכול לומר לכם שהלילה היה פינוי של חולה קשה מאומן, שלצערנו לא היה מחוסן, וחלה שם. יש לנו כבר הדבקות שם. אגב, במספרים,

הרי חלק ממה שנקרא הקדימו תרופה למכה וטסו קודם, מה המספרים? נכון, יש לנו כרגע כ-7,000 איש שם. 7,000. וכמה ישראלים עתידים להיות שם? ההערכה שלנו, כ-20,000. הרכבת האווירית הגדולה מתחילה היום. אנשים ייסעו היום,

ביום ראשון, ועד יום שני בבוקר. זאת אומרת שכמעט חצי מהמשתתפים לא ייבדקו מראש. בטח יש גם הגעות מהעולם, לא רק מישראל. יש מהעולם עוד בין 1,000 ל-2,000 יהודים שמגיעים ממקומות אחרים,

ומי שחוזר ולא נבדק מראש יחולו עליו ההגבלות האחרות. בכל מקרה יחולו ההגבלות האחרות לצד הבדיקות האחרות.

בכל מקרה. לגבי שאלת הפטור שנידונה פה. ועדת החריגים היא לא ועדת החריגים הרגילה, חל פה בלבול. זו ועדת חריגים ייחודית שנמצאת במשרד החוץ עם נציגה של משרד הבריאות, ומטפלת אך ורק בסוגיה הזו, לא בעניינים אחרים. ופה באמת המטרה היא לאפשר לאדם שהחלים מקורונה ועדיין יש שאריות של גדילי ה-RNA בדרכי הנשימה שלו, ולכן הוא יוצא חיובי כשהוא לא באמת מדביק, אפשרות לטוס. אנחנו מקיימים את הוועדה הזאת גם בשגרה. אשר, אני מבין שרוב המתווה הזה בסך הכול בוצע עם הנהגת קהילת ברסלב בישראל. גם, בהחלט. איתם, עם המשרד לשירותי דת, שאני מבין שהוא לא נמצא פה בדיון, אבל הוא קיבל את המנדט מראש הממשלה. אני מדבר על ראשי הקהילה.

אנחנו בקשר עם ראשי הקהילה. ברסלב זאת לא קהילה אחת, אלו עשרות קבוצות וקהילות שלא בהכרח יש קשר ביניהן. יש כמה גופים מרכזיים, ואיתם אנחנו בקשר. בסדר גמור. אז תמשיכו את ההגבלות, את הפירוט, את הבדיקה המקדימה עם ההחרגה של מחלים טרי.

זהו.

זאת בעצם ההגבלה שקבועה בתקנות. אחרי זה הוא חוזר, הוא צריך להיבדק שם לפני החזרה, ויש לו בידוד בארץ. נכון. אומנם זה לא קשור לדיון עכשיו, אבל מדינת ישראל החליטה לסייע בבדיקות שם. מד"א כבר היום שלחו כוח ראשון, ואנחנו נייצר מערך בדיקות בעבור השבים כבר באומן ובשדה התעופה בקייב. הייתה לנו איזו פנייה של אנשי הקהילה שאמרה שבסך הכול זה מקובל עליהם, אבל עם איזה נושא ספציפי. הוא יודע להגיד אותו? אני לא יודעת, אבל הוא בא מטעמם. שלחו לנו את זה כתוב. שלחתי לכם חומר. יהודה צבי מקהילת ברסלב, אתה על הקו? לא שומעים אותך,

תגביר את הקול. הינה, יש לי את הפנייה שלהם, קנס חריג של 2,500 שקל. במה הקנס הזה חריג? ועל מה הוא הוחל? אתם יודעים על מה אני מדבר?

תסבירו לי את זה. יש על הנוסעים היוצאים שלא יצייתו לתקנות עבירה פלילית, זאת בעצם חובה, וקנס מינהלי של 2,500 שקל על מי שלא יציית. בגלל שיש לנו איזשהו קושי מאחר שבן אדם עוד לא ממש יוצא. אנחנו מקווים שנגלה את זה שאין לו PCR שלילי ושהוא מתכוון לעלות לטיסה לפני שהוא יצא מישראל כדי שנוכל לייצר הרתעה. ולא רק שזו תהיה שיטת מצליח שבן אדם עולה לטיסה או שהוא יצליח לעלות לטיסה ולא יתפסו אותו או שהוא לא יצליח לעלות לטיסה ויורידו אותו, אז הוספנו כאן גם עבירה של ניסיון לעלות לטיסה בלי PCR שלילי. כשהקו הוא, אם אני לא טועה, מהרגע של תהליכי בידוק, תחילת בידוק תהליכי ביטחון בכניסה לטרמינל. עורכת דין פוקס, כל העולם תחמנים. אבל אני לא רוצה להגיד, חס ושלום, שמישהו יותר תחמן ממישהו אחר. אז יש קנס גם על מתפלח אחר שלא עבר בדיקה? יש דבר כזה? יש קנס למישהו שחמק ממה שהוא צריך היה לעשות לפני שהוא עולה על טיסה? זה אותו קנס, אדוני. אותו קנס, אותם מספרים. ה-2,500 האלו זה קנס לנוסע שלא מקיים את אחת הדרישות לטיסה, בין אם זאת הצהרת בריאות, בין אם זה בדיקת PCR שלילית. אז זה אותו קנס. זה לא ספציפי לפה, זאת לא החמרה. לא, זה אותו סכום. זה גובה הקנס על כל מי שלא נוהג ביושרה בעניין, ולהרתיע. בסדר גמור. תגידו, אגב, אנחנו חווים את האירוע הזה שנה שנייה. אני כן רואה שהממשלה נערכה טוב יותר הפעם, לפחות בדיאלוג, ויש פחות רעש ואי נוחות עם ההחלטות, והיה תיאום עם רוב הקהילות וראשי הקהילות. אבל בהשוואה לאירוע בשנה שעברה, בניתוח האירוע הקודם במספרים, מישהו יודע לתאר מה התרחש שנה שעברה? כן, אוקראינה לא נתנו להיכנס, היה משבר. ולמרות זאת היו שם כמה אלפים, לא? שעמדו בגבול. בגבול, על הכביש שם. זה היה אירוע מביש. ההגבלות ברורות. בואו נתקדם. צריך הקראה לדבר הזה? כן, בוודאי. בבקשה.

מה שאתם רוצים. טל כתבה. "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו־23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף 2020 (להלן - החוק),

מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 61. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) התש״ף

(להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 6, בתקנת משנה (א)- (1)ברישה, במקום ״יקיים״ יבוא ״יסדיר ויפעיל״; (2)בפסקה (2), במקום "כרטיס טיסה ל-4 השעות הקרובות" יבוא ״כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ממועד כניסתו לטרמינל הנוסעים כאמור"." התיקון הזה,

מתייחס לתקנה 6. זאת התקנה שמחייבת את מפעיל שדה התעופה, רשות שדות התעופה, לענייננו, לקיים בכניסה לשדה התעופה מנגנון שמבטיח שכל מי שנכנס לשדה הוא בוא נגיד ככה, למי מותר להיכנס? לנוסעים, לכל מי שעיסוקו שם, ולמלווה חיוני. אלו כיום מי שמותר להם להיכנס. את ההגבלה הזאת עשינו פה. אלו תיקונים משפטיים שהייעוץ המשפטי של הוועדה ביקש אותנו לעשות, וחשבנו לנכון,

טיפה חידודי נוסח, אבל אין פה שום שינוי נורמטיבי. "תיקון תקנה 412. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "ט״ו באלול התשפ״א (23 באוגוסט 2021)״ יבוא ״י״ד בתשרי התשפ״א (20 בספטמבר 2021)״." אתה כבר יודע שהתקנות האלה מתחדשות כל 28 ימים, כי זה חוק הקורונה. חייבים להסתכל עליהן כל פעם מחדש, לראות את נחיצות ההגבלות. זאת בעצם הארכת התוקף ב-28 ימים נוספים. "תחילה3. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז באלול התשפ״א (24 באוגוסט 2021)." את זה גם אדוני יודע, שבחוק הקורונה יש לממשלה 24 שעות לדון לפני שזה נכנס לתוקף, ואחר כך עוד שבועיים לדון אחרי שזה נכנס לתוקף. פה יוצא שהדיון הוא אחרי שזה כבר נכנס לתוקף. "הוראת שעה4. בתקופה שמיום כ״א באלול התשפ״א (29 באוגוסט 2021) עד יום כ״ט באלול התשפ״א (6 בספטמבר 2021) יראו כאילו- (1) אחרי תקנה 30א לתקנות העיקריות בא: א) אדם כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה לטיסה כנוסע יוצא, ומפעיל אווירי לא יתיר לאותו אדם לעלות לטיסה כנוסע יוצא, אלא אם כן נתקיים באותו אדם אחד מאלה: א) אדם כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה לטיסה כנוסע יוצא, ומפעיל אווירי לא יתיר לאותו אדם לעלות לטיסה כנוסע יוצא, אלא אם כן נתקיים באותו אדם אחד מאלה: "חובת הצגת 30ב. תוצאה שלילית בבדיקה לנוסע היוצא לאוקראינה (1) הוא קיבל ממצא שלילי ל-nC0V בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, והציג אישור על כך למפעיל האווירי, (2)ועדת חריגים כמפורט בתקנה 30(א)(3)(ב) אישרה את בקשתו לעלות לטיסה כנוסע יוצא לאחר ששוכנעה שיש לו אישור החלמה כמשמעותו בצו בידוד בית, שניתן לו לאחר שקיבל ממצא חיובי ל-n-cov בבדיקת PCR שביצע בשלושת החודשים שקדמו לטיסה, והוא הציג את אישור הוועדה כאמור למפעיל האווירי."

או שזה לא באמת כתוב? אישור החלמה זה המסמך שאנחנו נותנים למי

אם לכם אין בעיה לי אין בעיה, אבל הנוסח הזה לא דורש מאדם להיות מחלים בשלושה חודשים. הוא רק צריך להוציא אישור החלמה בשלושה חודשים. נכון, כי מה שמשנה זה המועד של ביצוע הבדיקה. אישור ההחלמה ניתן אחרי ביצוע הבדיקה. אם הם גמישים זה בסדר. אולי צריך לחדד את זה. זה בעצם מועד ביצוע בדיקת ההחלמה. עורכת דין פוקס, קראי את הנוסח הזה ותראי שלא ברור שאדם שהחלים שבעה חודשים קודם והחליט להיבדק, שהוא מחלים אחרי ארבעה חודשים - - צריך לחדד את הנוסח. - - והוא באמת קיבל בדיקה בתוך שלושה חודשים, והוא עדיין רשאי. אבל זה מבחינת - - - אני חושבת שזה ברור, אנסה להסביר למה. אישור ההחלמה ניתן לו לאחר שהוא קיבל ממצא חיובי. נו, ואם עברו ארבעה חודשים? אם עברו חמישה חודשים הממצא - - - אדם קיבל ממצא חיובי ראשון, לאחר מכן זה דבר אוטומטי, אתה מקבל אישור, אחרת אתה בבידוד. אם קיבלת PCR חיובי, עד שלא קיבלת אישור החלמה אתה בבידוד. זה לא דבר שמתפספס לבן אדם. אדם שמקבל תוצאה חיובית צריך להיות בבידוד עד שהוא מקבל אישור החלמה. לרוב זה עשרה ימים, לפעמים זה יותר כי יש תחלואה יותר קשה. הוא מקבל את אישור ההחלמה על בסיס אותו PCR חיובי. PCR חיובי שהוא יבצע אחרי שהוא קיבל אישור החלמה הוא לא זה שיספור את הזמן. זה המדד הרלוונטי. המועד הרלוונטי הוא המועד שבו הוא קיבל PCR חיובי.

ואם את חיה בשלום עם זה אנחנו גם. רק אני חושב שזה לא עד הסוף, זה מאפשר פתח. אבל אני לא חושב שיהיו לכם הרבה מקרים כאלה. בכל מקרה ועדת החריגים הזאת צריכה להשתכנע שאכן האישור הזה תואם את דרישות התקנה.

אני מסכימה עם איתי שזה מכווין את שיקול הדעת של ועדת החריגים. בסדר גמור. זה פותח פתח לפרשנות, זאת הדאגה. יכול להיות שגם אם הוא מחלים ארבעה וחמישה חודשים זה גם סביר, אבל אלה מקרים שוליים בנפח הפעילות הזאת.

בהתייחס לדברים שאמר מר שלמון, אין לי שום בלבול לגבי ועדת החריגים. יש אכן ועדת חריגים שקבועה בחוק לעניין הגבלת היציאה מישראל, זאת הוועדה שקבועה בסעיף 7(א) לחוק, ויש את ועדת החריגים שקבועה בתקנות שלנו בתקנה 30 לתקנות התעופה. ולכן השאלה שלי היא כן במקומה, לא מדובר שוב בחריג, זאת ועדת חריגים אחרת. אלו מוחרגים, אלו לא חריגים. היא בודקת מקרים מיוחדים,

רצינו לשקף בנוסח שיש לך שתי אופציות, או לבוא עם PCR שלילי או לבוא עם אישור כלשהו.

אתה צריך לבוא עם PCR שלילי. זה למקרים מאוד מיוחדים. ד"ר אשר שלמון, רצית להבהיר משהו. אני צריך להבהיר שוב, המטרה באמת לא התעודה הפורמלית, אלא זמן ההחלמה המהותי. מאז שביקשתי את ההבהרה עורכת דין טל פוקס הבהירה את זה שוב. אבל בסופו של יום המועד המהותי הוא ה-PCR החיובי שבו אדם נמצא חיובי, וממנו בעצם נספרים הימים הרלוונטיים הן לתעודת ההחלמה, כפי שנאמר עשרה ימים ברוב המוחלט של המקרים, והן לענייננו של השלושה חודשים שבהם ישנו צפי שעוד יהיו שאריות נגיף, ולכן תשובת ה-PCR לא טובה.

אחרי כל מה שאנחנו מדברים, ההערכה שלנו היא שמדובר לכל היותר ב-100, 200 נוסעים מתוך אותם 15,000 או 20,000 נוסעים. הרוב המוחלט יצטרכו להציג בדיקה כמו שצריך. סיימנו את ההקראה?

"(ב) תקנת משנה (א) תחול על כל אדם ששהה בישראל מעל 72 שעות ונתקיים בו אחד מאלה: (1)הוא עולה לטיסה ישירה מישראל לאוקראינה, (2)הוא נוסע לאוקראינה בטיסה עם נחיתת ביניים במדינה אחרת." (2)בתקנה 35 אחרי פסקה (13א) לתקנות העיקריות בא:" עכשיו מתקנים את תקנת העונשין. ""(13ב) אדם כאמור בתקנה 30ב(ב) העולה לטיסה כנוסע יוצא, או המנסה לעלות לטיסה כנוסע יוצא, בלא שיש לו ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30ב(א), ובניגוד לתקנה 30ב, לעניין זה, יראו ניסיון לצאת מישראל - מרגע שאדם החל תהליך בידוק ביטחוני או תשאול ביטחוני לנוסעים יוצאים לפני יציאה בתחום תחנת הגבול ועד ליציאתו מישראל בפועל. (13ג) מפעיל אווירי שהתיר לאדם כאמור בתקנה 30ב(ב) לעלות לטיסה כנוסע יוצא בלא שהציג למפעיל האווירי ממצא שלילי או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30ב(א), ובניגוד לתקנה 30ב." (3)בתקנה 36 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א),

יראו כאילו אחרי מס״ד (10א) בא: מס"ד טור א' העבירה טור ב' סכום בשקלים טור ג' סכום בשקלים "(10ב) 35(13ב) 2,500 (10ג) 35(13ג) 2,500 2,500"" זה גובה הקנסות,

גובה הקנסות על המפעיל האווירי וגובה הקנס על הנוסעים. הקנס הוא באותו סכום גם לגבי חברת התעופה וגם לגבי הנוסע? לגבי חברת התעופה זה מצטבר. זה כל נוסע שייתפס, אז זה מצטבר. את יכולה להזכיר לוועדה מי מוסמך להטיל את הקנסות? לפי התקנות, פורמלית מוסמכים להטיל קנסות מפקח שהוסמך בסמכויות על פי דין או שוטר. בפועל עוסקים בכך פקחי רשות האוכלוסין והמפקחים שלנו, של רשות התעופה האזרחית. על הנוסעים גם שוטרים. ומשטרת ישראל.

סיימתם את ההקראה?

לפני שנצביע. חברת הכנסת לימור מגן תלם, אנחנו צריכים להגיד משהו שרבי נחמן אמר. אנשים טסים לאומן להתחבר לשורש נשמתו של רבי נחמן מברסלב, והוא אמר הרבה דברים מעניינים. אתם מכירים את האמרה שלו "דע לך שכל רועה ורועה", שהולחן על ידי נעמי שמר ועבר עיבוד. הוא אמר הרבה דברים, אבל שני דברים נגיד. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. הדבר השני שממשיך את זה, "כי צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי". זה נשמע סוציומטי, נכון?

נמצא שהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלא חיסרון בעולם ולהתפלל בעבורם. זה שאני יחידי בעולם והעולם נברא בשבילי זה מחייב לעשות תיקון עולם. אנחנו מאחלים לטסים לאומן טיסה בריאה, שיעמדו בכללים, שיעסקו בתיקון עולם, ויתפללו על עם ישראל. תודה רבה. מצביעים? מי בעד? הצבעה בעד, פה אחד התקנות אושרו.

תודה שבאת. שנה טובה. הישיבה נעולה.

09:34.